אני פותח את ישיבת ועדת הכלכלה. על סדר היום תקנות תכנון משק החלב (מנגנון לעדכון מחירים מזעריים של ליטר חלב) (הוראת שעה) (תיקון), התשפ"ג-2023. מי מציג את התקנות? בוקר טוב אדוני. ד"ר אסף לוי, סמנכ"ל גורמי ייצור, משרד החקלאות ופיתוח הכפר. ראשית אני מבקש להודות לאדוני ולמנהלת הוועדה על הגמישות ועל קביעת הדיון במהירות לאור החשיבות שנצליח להביא את ההורדה במחיר המטרה כבר לרבעון שני ובכך להשפיע אמנם קצת גם על העלייה הצפויה במחירם של המוצרים המפוקחים.

אני מבקש להזכיר שהנושא כבר נדון בוועדה ב-20 בפברואר כאשר הוועדה אישרה את תיקון החוק כהכנה לקריאה שנייה ושלישית ועכשיו אנחנו באים עם החלק השני. החוק הסמיך את השרים לתקן ועכשיו אנחנו באים עם התקנות כדי לאפשר את ההפחתה במחיר המטרה. החוק פורסם ברשומות ב-1 במרס ומיד עשינו את התהליך והנה אנחנו נמצאים כאן. התיקון כולל שני חלקים. הוא כולל הפחתה בארבעה רבעונים אקסוגנית לחישוב שנקבע במסגרת ההסכם שנחתם בין משרד החקלאות, משרד האוצר, בהסכמת נציגי הענף. עוד שינוי באופן חישוב מנגנון מחיר המטרה הוא שהוא יהיה בהתאם לסקר מרפתות מעל 800 ולא מעל 700,000 ליטר כפי שהיה טרם התיקון הזה.

אנחנו בעצם מתקנים שני סעיפים בתקנות שיאפשרו לוועדת היישום לתקן את מחיר המטרה. אם יורשה לי, אני אקרא את התקנות. כמה זה מוריד בסוף במחיר המטרה? אקסוגנית הוא מוריד ברבעון השני 2.9 ואחר כך, ברבעון שלוש, ארבע וראשון של 2024 2.15 אגורות ועוד השינוי של החישוב מ-800 אלף ולא 700 אלף, עוד אגורה וחצי לעולם כל עוד קיים מנגנון חישוב מחיר המטרה. אם כן 2.9 ועוד 1.5, זה 4.6 אגורות למחיר המטרה. מהרבעון השלישי זה אחד וחצי ועוד 2.15. ואיך זה משפיע על המחיר הסופי? זה בערך 50 אחוזים. מחיר מוצרים מפוקחים,

אם זה 4.9, המחיר הוא כ-2.45. יש את הצופה פני עתיד אבל זה קצת עוזר לנו בעלייה הצפויה. איך זה משפיע על עליית המחיר של הראשון למאי? החישוב שאדוני מכיר של ה-16-15.5 אחוזים, זה אחרי שלקחנו בחשבון את ההפחתות האלה. זאת אומרת, היה צריך להיות יותר. היה צריך להיות יותר. דרך אגב, אני דיברתי עם שר האוצר. הוא אמר לי שהם מנהלים שיחות שזה לא יהיה 16 אחוזים אלא פחות או יפרסו את זה לאורך תקופה. אני ממתין שהוא יחזור. הוא חזר מחוץ לארץ ואני אשב איתו שוב. תתחיל להקריא. בתוקף סמכותנו לפי סעיף 44(ב)(1), (3) ו-(4א) לחוק תכנון משק החלב, התשע"א-2011, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אנו מתקינים תקנות אלה: תיקון תקנה 1 בתקנות תכנון משק החלב (מנגנון לעדכון מחירים מזעריים של ליטר חלב) (הוראת שעה), התשפ"ב-2021, בתקנה 1 בתקנת משנה (א), במקום "י"ט בטבת התשפ"ד (31 בדצמבר 2023)" יבוא "ט' בניסן התשפ"ג (31 במרס 2023". אחרי תקנת משנה (א) יבוא: "(א1)על אף האמור בתקנות העיקריות, בתקופה שמיום י' בניסן התשפ"ג (1 באפריל 2023) עד יום י"א בטבת התשפ"ו (31 בדצמבר 2025), יראו כאילו בתקנה 6(א) לתקנות העיקריות בפסקה (1), בסופה בא "חישוב עלות כאמור יתבסס על תוצאות הסקר ביחס לרפתות של יצרנים שמכסתם היא בהיקף של 800 אלף ליטר או יותר". בפסקה (2), אחרי "על אף תוצאות הסקר" בא "ביחס לרפתות של יצרים שמכסתם היא בהיקף של 800 אלף ליטר או יותר". (3)אחרי תקנת משנה (ב) יבוא: "(ג)על אף האמור בתקנות העיקריות, בכל אחת מהתקופות המפורטות להלן, יראו כאילו בתקנה 7(4) לתקנות העיקריות, התבצע התיקון המפורט לצד התקופה: ברבעון השני של שנת 2023 בסופה של התקנה בא "והכול בהפחתה של 2.90 אגורות". החל ברבעון השלישי של שנת 2023 עד הרבעון הראשון של שנת 2024 בסופה של התקנה בא "והכול בהפחתה של 2.15 אגורות". יש מישהו שרוצה להגיד משהו? האוצר? אגף התקציבים, משרד האוצר. נוסח תיקון החוק ותיקון התקנות שאנחנו רואים כאן עכשיו הוא תוצאה של שיתוף פעולה מהצד שלנו עם משרד החקלאות והנציגים של הענף, גם מועצת החלב וגם נציגי הרפתות. אין לי אלא לשבח ולהגיד תודה רבה לכולם. אני שמח שביחד אפשר להגיע להסכמות ולדברים כאלה. צריך גם לומר תודה לגלעד על השנים באגף התקציבים. אני חושב שזאת הישיבה האחרונה שלך ואתה עוזב. יש לי עוד ישיבה בשבוע הבא. אתם מבינים שזה לא מספיק מבחינת המחיר בפיקוח. בסדר, עשיתם צעד אבל המחיר למעלה צריך להיות יותר נמוך. ה-16 אחוזים לא יהיו 16 אחוזים. גם שר האוצר כבר מבין את זה.

אמר לי שזה לא יהיה המחיר. זה כבר ברור. השאלה היא כמה זה יהיה. זה הוויכוח ואני מקווה שהוא יבוא עם בשורה בעניין הזה. בדרך כלל החלב בפיקוח, כולם קונים. בואו נתחיל בזה. מי שיכול לקנות, קונה. אבל המשפחות ברוכות הילדים וכל האנשים שמרוויחים שכר מינימום, הם לא יכולים אחרת.

הם גם לא מעמד ביניים שמקבל את הסיוע של משרד האוצר בנקודות הזיכוי.

כל התוכנית הזאת לא משפיעה על המעמד הנמוך אלא רק על מעמד הביניים. אני לא בקי בזה. לא צריך להיות בקי. בגדול זה למעמד הביניים. אני כן יודע שיש אלמנט של מנגנון מס הכנסה שלילי. בסדר אבל מה שכבר נתנו, נתנו. זה לא קשור לעלייה. ברגע שיש עלייה, מה שנתת הוא פחות ממה שנתת. אין ויכוח על זה. תראה מה קורה. המחירים עכשיו בחג עלו ב-25 אחוזים. זה הקפיץ את האינפלציה לחצי אחוז, זה מקפיץ את הריבית והגלגל הזה לא מסתיים בחיים. פעם אחת צריך לחתוך את הדברים האלה. מה פעמים אני יכול להגיד את זה? זה כאילו אני מדבר אל הקיר. אני לא מבין את זה. אנשים כבר לא יכולים לשלם משכנתאות. מה הם יעשו בדיוק? משכנתה של 5,000, עכשיו היא 6,500 שקלים. עכשיו הריבית תעלה עוד יותר, עוד הפעם ועוד הפעם ועוד הפעם. הנגיד חושב שזהו, הריבית מורידה את האינפלציה אבל זה לא נכון. הריבית עוזרת להפחתת האינפלציה אבל היא לא מורידה אותה. תסבירו לו את זה. הוא חושב שהוא עצמאי. הוא עצמאי אבל גם לעשות טעויות הוא עצמאי. האינפלציה היא רק בזכות הריבית? הריבית לפעמים גם יוצרת מצבים הפוכים. נשארתי כאן לבד, אז אני גם אצביע בשביל עצמי. מי בעד אישור התקנות?

תודה רבה. הישיבה הסתיימה. הישיבה ננעלה בשעה 10:15.